אנחנו פותחים את הישיבה. אני אתחיל דווקא עם סעיף ב' לסדר היום בשביל לאפשר

יש פה בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020